צוהריים טובים. נושא הדיון היום הוא מוסדות גריאטריים בישראל תמונת מצב והערכות לעלייה בתוחלת החיים.

מיוחד "והדרת פני זקן" המתקיים היום בכנסת, ביוזמת חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, יושב-ראש ועדת עבודה והרווחה, ותודה לו על כך. בהמשך הוא

צוהריים טובים. אז אני אפתח דווקא בסיפה שלך, אכן שותפים.

שנה שבו אנחנו מסתכלים מחדש על השירות. הזכרת את השותפות בהיבט של הנושא המשותף. אני מבחינתי, ואנחנו במשרד, רואים בארגונים שותפים למילוי חובתנו כמשרד הבריאות, חובתנו החוקית לתת טיפול

גם הארגון שלנו בעצמו עובר תהליך, ולא נהיה איגוד של בתי האבות אלא איגוד של קהילות דיור למבוגרים, שנותן חופש, בחירה ואפילו פרטיות, כמו שבכל העולם זה קורה. אף אדם לא

רק כדוגמה, היום למשל אסור במוסדות בתי האבות לטגן חביתה, וזה משהו שאנחנו רוצים לתקן אותו,

פרטיות: חדר שהוא מותאם יותר זה גודל של החדר; עם מי האנשים נמצאים. לצערי, הרוב המוחלט של הדיירים הנמצאים במוסדות היום הם כבר חולי דמנציה. ועדיין, יש גם אחוז של האוכלוסייה שלא

חלק מהרעיון של אשכולות,

זה שיש לו יותר מרחב פרטי והוא יכול לראות עד 12-10 אנשים שסביבו, שהם ברמה קוגניטיבית שמותאמת אליו,

מכיוון שמדינת ישראל לא בונה, אלא רק יזמים פרטיים, התעריף הזה הגיע לרמה שהחזר ההשקעה היום לוקח 28 שנים. זאת אומרת, שאם אני איש עסקים שרוצה לבנות דיור בבית חולים סיעודי, ואני משקיע

שתי עבודות כלכליות שהגשנו גם למשרד הבריאות, וגם למשרדים האחרים מראות שאין הלימה בין מה שדורשים לבין מה שמשלמים. אם רוצים לפתור את המחסור של 10,000 מיטות, חייבים להפריד את זה מהמחיר

שלום לכולם. אני מתנצלת שלא הצלחתי להגיע - - רשמנו לעצמנו. - - אני נמצאת פה במקום יותר חשוב, במרכז הרפואי גריאטרי שיקומי של כפר

אנחנו יכולים לראות עכשיו את הנתונים של מדינת ישראל.

ואני לא רוצה להתעכב על זה, כי כולנו מכירים את הנתונים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נערכים למציאות המאוד מורכבת הזאת, שבה אנחנו צריכים בסופו של דבר לתת טיפול ראוי והולם

ואני עוד רשת גדולה וחזקה, שמציגה גירעון לא פשוט. ועדיין, אני לא מסוגלת לשלם את אותו כסף שמשלמים בבתי החולים הכלליים, או את אותו כסף שמשלמים בקופות החולים,

לגבי הנושא של הרגולציה,

הדרישות הן במקום מסוים והמציאות היא במקום אחר. אני רוצה לעמוד בדרישות של משרד הבריאות, אבל גם זה נובע מהתת-תקצוב. אני חושבת

ומתן על הנחות על תעריף של משרד הבריאות, שהוא תעריף מקסימום.

אבל ברגע שהוחלט שהוא יעבור צריך להעביר את מירב הסכום,

אלא אם כן זה שלך, אתה פותח ואז זה בסדר, זה לגיטימי שתוכל לנתב למקומות

הרב אייכלר אמר בפתיח היום שזיקנה זאת לא מחלה. אנחנו צריכים להבין שחלק מהבעיות המורכבות שלנו נולדו מהתחושה הזאת, שצריך לטפל בזקנים החולים. הגריאטריה הכרונית מדברת על אנשים שהתפקוד שלהם ירוד,

כשהמחלות שלהם אינן יציבות הם נדרשים לגריאטריה פעילה, אבל על פי החוק,

איכשהו יש פרות קדושות שמפחדים לגעת בהן. אני הבנתי שנאמר פה הרבה על זה שד"ר הגר מזרחי הכניסה רוח חדשה או תפיסה חדשה לגבי הזקנים והצרכים השונים שלהם. אנחנו רוצים שיסייעו להם לעבור את

ויהיה באמת מתן מענה של המדינה לא מתוך תקציב הקודים, זה צריך לבוא מבחוץ ובהגדרה

נטלי גבאי לוי פה?

המוסד לביטוח לאומי היא לא נמצאת. היא לא נמצאת, אני במקומה. יש לך מה

אנחנו נכנסנו בעובי הקורה - - - ואם צריך תקנה אני אפנה גם למשרד הפנים. צריך בהוראות, בחוזר מנכ"ל, לתקן את פקודת הרשויות. הרי אני יודע שיש עלויות וכמה עולה למשל מוסד רפואי, כמה עולה אולם אירועים וכמה משלמים למגורים. בית אבות במקרה הזה הוא שלוחה של משרד הבריאות. צריך לקבוע לו קריטריון מדויק למטר מרובע. יש מקומות שבהם הרשויות גובות פי 3 למגורים - - פי 5. - - פי 5 - - - במכרז אנחנו מתוקצבים לפי דירות. לגבי הארנונה של הגריאטריה הפעילה בבתי חולים ממשלתיים וציבוריים, כן הצלחנו לשנות בעזרת העבודה המאוד קשה של הלשכה המשפטית שלנו מול משרד הפנים. זו אחריות של משרד הפנים. איציק, זה אכן כך? - - - "ציבוריים" היא אמרה. זה כבר לא קיים כמעט. זה לא נכון. לגבי הכרונית זה באמת משהו שלא מתפקידינו, אבל מנכ"ל משרד הבריאות עוד בקדנציה הקודמת שלו קיים שיח מאוד משמעותי עם משרד הפנים כדי לבדוק את הנושא הזה, ואנחנו יחד איתם מנסים לעזור. זה נכנס לחוק ההסדרים גם, מקבע את זה כמגורים. נכון. כן. - - - אבל זה לא מאושר, זה מעוכב במשרד הפנים. אבל יש דוגמאות. אדם שנפטר, זכאי להעברה באמבולנס דרך חברת קדישא חינם. אדם שנמצא במסגרת שנקראת "בית חולים כמונו" צריך לשלם. יש דברים שהם פרדוקסליים, הם פשוט לא הגיוניים. צריכים להיות מחירים וקודים מאוד מאוד ברורים לכל הפרמטרים, ואז נחזור למה שהוא אמר: כשבן אדם רוצה לבנות בבית אבות, הוא יכול לתכלל את האירוע ולהכין דו"ח כלכלי. היום - - - הוא לא לוקח את הסיכון. זה מתבטא בארנונה, בתקצוב, בהנחות מול קופות חולים וכו'. דיברה מקודם גלית קאופמן מ-"בית בלב". מהנתונים שבדקתי, הם סיימו שנה גירעונית של 40 מיליון ש"ח. אבל הם עוד יכולים לספוג, כי הם שייכים לקופת חולים מכבי, אבל בסוף היא סופגת את זה. הצגתי את זה בפתח דבריי: אנחנו צריכים להיערך לקראת הגדילה בתוחלת החיים בעוד עשר שנים. האם אנחנו עושים איזו פעולה ממשית לכך? במקרה הזה אני רואה שהפוך: אנחנו עושים צמצום, לא נותנים לקיימים להחזיק. זה מה שצריך לעמוד מול עיניכם ומול עינינו. בגריאטריה הפעילה יש כשל שוק. מכון ברוקדייל עושה לבקשת משרד הבריאות מחקר כלכלי ומקצועי כדי להבין את הנושא הזה, וגם בנושא התמרוץ. אנחנו מנסים לתמרץ את המערך של הגריאטריה הפעילה, וזה דורש מקורות תקציביים, שאין לנו אותם כל כך. צריך רק לזכור שאנחנו רוצים שגם איכות הטיפול לא תהיה ירודה בנושא הזה. אם בן אדם צעיר מקבל שיקום בהיקפים כאלה, לא צריך לגרוע מההיקפים, ברגע שהבן אדם הוא זקן וזקוק לשיקום. זה הרבה יותר משמעותי לתוחלת חייו. תודה רבה. יש כאן מישהו שרוצה לדבר? אני אשמח רק לחדד את הנושא הזה של הארנונה. סיווג הארנונה זה משהו מאוד בוער, כי זה כבר נכנס לחוק ההסדרים האחרון, לקבע את בתי האבות כסיווג של מגורים. אני לא עקבתי אחרי זה, זה אושר בחוק ההסדרים האחרון? זה נכנס לחוק ההסדרים וממתין לחתימות השר. זה שינוי תקנות, שאמור לבוא לאישור הכנסת. זאת לא חקיקה ראשית.

חוק ההסדרים זה חוקים שמאושרים בסוף, בשבוע הבא, בקריאה שנייה ושלישית - - - חוק ההסדרים כלל בתוכו גם תקנות, לא רק חקיקה ראשית - - במקרה הזה זה תקנות?

- - וזה הועבר לשרי הפנים והאוצר לחתימה. מצוין, זה כבר משהו מבורך, ואנחנו נעקוב אחרי זה. רשות שלא תפעל לפי התקנות האלה - - - אז כרגע זה מעוכב במשרד הפנים. זה לא מתקדם. אם זה אושר בחוק ההסדרים, אז אתה מדבר על שבוע-שבועיים, בסדר?

אני כמובן אפנה בנושא הזה גם לשר הפנים, חבר הכנסת משה ארבל, וגם למנכ"ל המשרד רונן פרץ, ואנחנו נבדוק את הנושא. תודה. דניאל פדון, אגף התקציבים, משרד האוצר, בבקשה. נעים מאוד. אני אתייחס גם לנושא הארנונה ובכלל. כמו שאמרו פה, המטרה של כולנו היא משותפת: להביא למצב שבו הטיפול בקשישים יהיה טוב יותר, בטוח יותר ורחב יותר, ושהמסגרות ייראו יותר כמו בית כמו שד"ר מזרחי אמרה ופחות כמו בית חולים. אנחנו שותפים לתהליך שמוביל משרד הבריאות, תהליך מאוד מעמיק, מאוד רציני. אנחנו חלק ממנו ושמחים להיות חלק ממנו. לגבי הארנונה בגלל שאנחנו רואים חשיבות בנושא הזה, והיה שם עיוות איך שזה היה עד עכשיו, הצענו את זה בתוך החלטת הממשלה על התקציב. עכשיו זה מחכה, לא הרבה זמן, וזה אמור להגיע בתקנות של משרד הפנים, ולא כחלק מחוק ההסדרים שעובר בכנסת. אבל זה כן יתוקן, והחלטת הממשלה עברה, וזה לא עניין של הרבה זמן עד שיקרה השינוי הזה, כך אני מקווה.

אנחנו מודים לך. אתה שמעת את הדברים כאן, משני היבטים. אתה צריך לעמוד גם לימין משרד הבריאות. אני מקווה שהמכרז שאמור להתקדם יתואם עם המציאות. זו נקודה חשובה. יותר חשוב שיתואם גם כן עם שותפים. משרד האוצר צריך לתת התייחסות הן לנושאים עכשוויים, והן להתמחות של קופות החולים. זו נקודה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת. צריך לתת לזה התייחסות לדעתי גם במכרז גם אם קופות החולים לא אוהבות את זה. אבל זה לא צריך להיות עוד ביצת זהב של - - - אלא אם כן הם יודעים לתפעל את האירוע בעצמם ואנחנו יודעים שלא, ולכן הם פונים לזכיינים. אני רוצה לסכם את הדיון. הוועדה מודה לכל המשתתפים בדיון ועל היוזמה לקיום הדיון. הוועדה מבקשת לקבל את המלצות "ועדת אפק" ועדה מקצועית שהוקמה כדי לוודא שאכן הרפורמה תאפשר מתן איכות חיים מיטבית במוסדות, כחלק ממערכת בריאות ציבורית בריאה. נבקש תוך 35 יום לקבל עדכון לגבי סטטוס ההמלצות, בשאיפה ההמלצות עצמן, עד כמה שניתן. סיווג הארנונה כ-"בית חולים", כפי שאמרנו הוועדה תפנה לשר הפנים בבקשה לקדם את הגדרת המוסדות כ-"בית חולים" - - - כפי שנאמר כאן, התקנות, לכשיגיעו לידי השר, ייחתמו ויועברו להוראות של הרשויות המקומיות לביצוע. אני לא יודע אם התייחסתם בתקנות האלה לשנת תקציב 2023, או מכאן ולהבא? מהרגע שהתקנות יעברו - - - מהרגע שהתקנות יעברו, אוקיי. הוועדה תבחן קידום של חקיקה נוספת, ככל שיהיה צורך, בנושאים שהועלו בדיון. אמנם זה לא רשום כאן בהמלצות, משרד הבריאות אני מבקש, כחלק מההמלצות שיגיעו לכאן בעוד 35 יום, להתייחס לנושא של העברת התקצוב, שקופות החולים מעבירות לבתי האבות ולמחלקות הגריאטריות. אני שומע שמבחינתן הנושא של פערים בהנחות הוא משמעותי. נקודה נוספת היא העובדים. למרות שאנחנו כאן לא הוועדה לעובדים זרים, אבל כוועדת הבריאות שמטפלת בנושא הזה שתי נקודות: קודם כל, המכסות של העובדים הנפאלים במקרה הזה נתנו מענה לעובדים הפלסטינים, כי ידוע שיש זמנים שהם נשארים בלי עובדים. אני שמעתי את זה מכמה מקומות, אין מה לעשות. יש עובדים שהם מסורים,

אבל בזמני מתח הם מקבלים איומים, ובבית אומרים להם: אתם לא הולכים. הם נשארים בלי עובדים ומכניסים את המזכירות למחלקות. תבדקי אם מה שאני אומר לא נכון. במקרה הזה העובדים הנפאלים נתנו לזה מענה, אבל צריך לזכור: צריך לדאוג למגורים לעובדים הנפאלים, זה עולה להם הרבה יותר יקר, ועוד לא דיברנו על האגרה שהם צריכים לשלם בשנה השנייה, מדובר בסכום משמעותי 8,000 ש"ח לעובד. אבל גם המכסות לא מספיקות. ביקרתי,

פגשתי עובדים, מדובר בעובדים מסורים ומחוברים למטופלים, שזה חשוב, אז צריך לחשוב על האופציות איך להגדיל את המכסות, ולבדוק גם את נושא האגרות שעולה פעם אחר פעם בדיון.

צריך לראות את הכול במחיר. אני מודה לכל המשתתפים, הוועדה נעולה, תודה. הישיבה ננעלה בשעה 15:42.